כנס מיוחד הישיבה השמונים-ושלוש של הכנסת העשרים-ושלוש יום שלישי, י"א בתשרי התשפ"א (29 בספטמבר 2020) ירושלים,

שעה 13:00 תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 5

מתחילים את הדיון אחרי שנחתם לנו אתמול גזר הדין בשמיים. אנחנו מתחילים את הדיון שלנו השנה, ואני חושב שזה נכון להתחיל בדיון הזה. הצעת החוק הזאת באה לעשות קצת צדק, איזשהו צדק, במשבר הכלכלי שנמצאים בו עסקים רבים.

אבל כרגע אנחנו נבקש מחברי הכנסת להצביע בעד ההצעה הזאת בקריאה שנייה ושלישית בשביל לעזור לאותם בעלי העסקים שנפגעו עד לגובה של 25% ממחזור העסקאות שלהם.

אין מתנגדים, אין

אני מכריז על הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:07 ונתחדשה בשעה 20:55.) חברות וחברי

אני מחדש את הישיבה, ותחילה, הודעה. הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה

ואבקשכם לאשרה בנוסח שאישרה הוועדה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה לחבר

פינדרוס. ומכאן אנחנו עוברים לדיון עצמו, על פי המסגרת שקבעה ועדת הכנסת. אני מזמין את ראשון הדוברים,

ממה אתם מפחדים כל כך, למען השם? הרי כולנו יודעים מה קורה פה.

הנורא של הממשלה הזאת בטיפול בקורונה, מהכישלון

תעבירו דמי אבטלה לעצמאים. אני עמדתי פה לפני חמישה חודשים ושמתי את הצעת חוק דמי אבטלה לעצמאים. הממשלה אמרה: אנחנו מורידים אותה כי זה של האופוזיציה, בשבוע הבא,

כלום לא קרה. שום דבר. כישלון על כישלון על כישלון,

אתגר בריאותי,

הקודמים. אבל מדינת ישראל, עם ישראל ידע אתגרים גדולים קשים ומורכבים מאלה וצלח אותם בשלום בזכות הלכידות

ומשהו שנשארו לי בעליהום הגדול שאנחנו

החרדי. יש הרבה דברים שמטרידים אותי גם בהתנהלות של חלקים מסוימים בציבור הזה, אבל בואו לא נהפוך אותם, חלילה, לשעיר לעזאזל. זה מתחיל בדיבורים וזה עלול להימשך, חלילה,

שיש לכולנו על הכתפיים. בואו ונעמוד בה. תודה, וכמובן,

תודה

ואני מודאג, כמו רבים מכם בציבור, באופן כללי, משיעור התחלואה הגבוה מאוד במדינת

של מגעים, לא מאומתים. יש מדינות בעולם שעשו את הצעד הזה של קיצור לעשרה ימים של בידוד מגעים. את איכוני השב"כ צריך לבטל. יש טעויות רבות, עשרות אלפי אנשים קיבלו

שם. עדיין בבידוד,

ודאי.

נכון. ולכן האכיפה לא הייתה

אבל שהמשמעת העצמית תהיה מקסימלית. ומשפט אחרון: לא נורא שיש הפגנות, בכל משטר. לא צריך להיכנס לבונקר בגלל הפגנות בבלפור. לא יקרה כלום אם אנשים יפגינו, אבל תוך כדי שמירה על ההוראות,

גם בהפגנות ובכל התקהלות.

עד איפה תיקחו את האזרחים שלנו? תנתקו כבר את הכלכלה מההפגנות.

הפגנות זה חשוב, נשמת אפה של הדמוקרטיה,

ויש מספיק תקנות כדי לטפל במצב הזה. עכשיו תנו לאזרחים להתפרנס.

לליכוד מכאן עד

אבל בכל פעם שבסוף צריך להצביע ולשנות את העריצות הייעוצית הזו,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שני סיפורים פגשו אותי היום בבוקר. הסיפור הראשון הוא סיפור שאולי יהיה יותר

טלפון שאני מקבל מאחת העמותות שמטפלת בנפגעי תגובות קרב, ועל הקו נמצאת מלווה ספציפית של גיבור

חלשה בשרשרת, האוכלוסייה שהיא הראשונה להיפגע, ואני לא שומע לא את שר הרווחה ולא שרים אחרים. יש לנו 36 שרים בממשלה

אם מכריזים על זה או לא מכריזים על זה, כולנו יודעים שהמצב הוא לא מצב

משקף את המציאות שקורית במדינה. יש מצב כאוס. רק, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ברשותך, כדי שלא

היום בוועדת הכספים, כאשר דנו בחוק משק המדינה ועמדנו מול הבקשה של האוצר שוב להרחיב את הגירעון ולהוסיף עוד 2.4 מיליארדים, 2.5 מיליארד, משהו כזה, שאלנו: למה אתם

והשאלה המתבקשת עכשיו: אם אנחנו עדיין אפילו לא בתחילת אוקטובר, כלומר יש עוד חודשיים, מה כל כך מלחיץ אתכם, עכשיו עכשיו,

ודווקא בפגרה, ולהביא את זה בלי שיהיה לנו דיווח

רק שמתפלאים ולא מבינים למה הציבור כאילו רוצה לצאת

ומשייכים את זה רק לכעס על אדם אחד ועל משפחה

חברת הכנסת עאידה תומא סולימאן. ידבר אל הכנסת ממרומי יציע הכבוד חבר הכנסת מיקי לוי.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

להגבלת זכותה של האופוזיציה להגיד את דברה. והינה מתגלה הבלוף: אתם אינכם יודעים מה קורה. מתגלה הבלוף של הסגר הנוכחי. ראש הממשלה מדבר לפני שעה קלה על חודש סגר עם פתיחה חלקית של מערכת

ללא אפשרות יציאה מהרכב, הן לא צלחו.

זה פלא, ארבעה חברי כנסת מכחול לבן הצביעו נגד: חבר הכנסת איתן גינזבורג, חברת הכנסת עינב קאבלה, חברת הכנסת מיכל וונש, חברת הכנסת תהלה פרידמן, שממנה אני לא מצפה לשום דבר

פרופ' גמזו

אמר פרופ' גמזו: באה לי בחילה, אני זקוק לכדורים.

הם מבינים, הם מבינים טוב ממך מה המחיר: נזק עצום לכלכלה. לא קיבלת את עמדתו של שר

רמיסת הדמוקרטיה, רמיסת חוקי-יסוד, רמיסת הכנסת והיכולת לדון בצעדים דרקוניים עם השלכות כלכליות חסרות תקדים. המשבר הזה ריסק את כל

דהיינו, נגיד בנק ישראל פרופ' ירון טוען שהאוצר מחלק רזרבות ללא דיון מקצועי. אדוני ראש הממשלה, אתה שולף, מטיל על שר האוצר ושולח אותו לביצוע.

אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, ירידה ב-25% של עצמאים ובעלי שליטה,

גם זה לא מסודר. למה לא עד סוף השנה? מה עוד שהכניסו גורם נוסף, הרשות לעסקים קטנים. כל אלה יגרמו לתקלות,

דמי אבטלה לעצמאים:

הגרמני, שאומר: לשלם כסף ישירות למעסיקים כדי לעודד את העובדים לחזור לעבודה.

הזה, כי אין לכם תוכניות,

הצורך להגדיל שוב את הגירעון מוטל בספק,

ואני חוזר על דעתי, מה שאמרתי גם היום: שיחקו במספרים כדי להראות לנו גירעון נמוך יותר ממה שהיה באמת. מבקר המדינה אומר שהוא לא מצא כלום,

אבל יש להם מזל

הרי אם לא יהיה תקציב, אנחנו נהפוך ללקוח בסיכון. מיהדות התפוצות נצטרך להעלות את הריבית שאנחנו משלמים להם על איגרות חוב,

חברים,

הכי קרוב שגנץ יוכל להגיע לבית ברחוב בלפור זה אם הוא יצטרף להפגנות. אתם לא

מה, אתם לא רואים שהוא משתמש בכם?

5.5 מיליארדי שקלים, ובסך הכול הוצאו מעל מיליארד שקלים, לא יותר

מקום תעסוקתם. הגירעון הולך ומצטבר, וכפי שאמרתי הוא מגיע כמעט ל-150 מיליארדי

ל-80% חוב

קח את זה בחשבון. אולי טוב תעשה אם תצא לנבצרות ותתעסק במשפט שלך, כי לא טוב שבמדינת ישראל ילך ראש הממשלה אל בית האסורים.

עסוקים בהבטחות סרק. תוכניות כלכליות בקושי נוצלו, תוכניות תמיכה נסגרו עקב אי-העברת תקציב המדינה. רק אני עמדתי פה בחודשים האחרונים ונאבקתי

מי יחבוש את פצעייך? / היאך הופקרת לחסדי שמיים / מי יעצור דמעותייך?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 זעקי ארץ אהובה, נאנקת / אש מלחכת שדותייך.

עשן נורא מכהה תכלתך / איתך בוכים כל בנייך.

מי ייתן שנדע ימים

חודשים, ורק אז קיבלתי לראשונה דמי נכות כוללת על סך של 5,000 ש"ח, שישה חודשים, משפחה בת

וכל מיני תופעות אחרות, אנחנו נהיה מופתעים כאילו לא ידענו שזה מה שהולך לקרות. אז בהזדמנות זו שמדברים על חוק-יסוד: משק המדינה, יש במדינה מאות אלפי אזרחים שהם קשי יום ובקושי מסיימים את החודש שלהם, והמדינה צריכה לדאוג

שלחטיבה להתיישבות ולהתנחלויות, מאות מיליונים, ולישיבות ולחינוך החרדי, עוד מאות מיליונים.

וכמובן שאנחנו נצביע נגד חוק-היסוד הזה. אני וחבריי בוועדת

לתקציבים של קבוצות הליגות הנמוכות,

ב' וג'. האוצר ומשרד הספורט העניקו 75 מיליון שקל לקבוצות המקצועיות, שהן ליגת העל וליגה לאומית.

בבת

לנתניהו ולטראמפ. והקמפיין הזה מתמשך כבר כמה חודשים, כי הוא מתכנן את הבחירות הבאות והוא מדבר בנאום על זה שהשלום עם הפלסטינים

דואגת הממשלה? רצח נשים. לנשים שהן מוחלשות לאורך כל המשבר הממשלה לא דואגת בחוק הזה. 17 נשים מתחילת השנה איבדו את חייהן. 17 גברים רצחו 17

גאווה לשרת את המדינה. הרגע הזה שהמדינה קוראת לך, צריכה אותך, הוא רגע מחייב. אתה פשוט עולה על מדים ויוצא לדרך. אתה אורז את הציוד, מנשק את האישה, את הילדים, ויורד לשטח. המדינה קוראת לי, אני מתייצב. לא משנה לי לאן, לא משנה לי כמה

של שפיות. תשלם את מלוא המענק ללוחמים מייד, כי מגיע להם.

יעלה ויבוא חבר הכנסת עודד פורר.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, פעם אחר פעם אנחנו באים לכאן

המדינה. בתוכניות העבודה הממשלה הזאת

של הממשלה הזאת על הרס הכלכלה אתם כותבים בימים

שום צום שתצומו לא יכפר על מה שאתם עשיתם למאות אלפי משפחות במדינת ישראל ואיך שאתם הזנחתם מאות אלפי משפחות. אז אתם תקבלו הערב עוד

אבל אני רוצה להגיד לכם, חברי חבר הכנסת עודד פורר, ראש הממשלה משאיר לעצמו נתיב מילוט. אתה מכיר את

אפילו בתקציב של 11 מיליארד שקל,

מיליון שקל. זה 10% ממה שאתם צריכים לקבל

לא מאשרים את התקציב?

על נושא התקציב. זאת הסיבה היחידה שהוא יכול לפרק את הקואליציה בלי להעביר את הראשות לראש הממשלה הרזרבי בני גנץ.

ראש הממשלה יודע להאשים את האופוזיציה, את ועדת הקורונה, אותי, את התקשורת, רק הוא לא נושא בשום אחריות. הכול קורה מעצמו,

גם ככה היא לא מקבלת החלטות. עד לפני כמה ימים, אדוני היושב-ראש, הממשלה אפילו לא התכנסה. הם לא קיימו ישיבה. הם לא יכלו לדבר בכלל אחד עם השני. מה אתם מצילים את נתניהו ומספקים את הגחמות שלו פעם אחר פעם אחר

ויגידו מה טוב, במה הם מועילים בעצם הישיבה שלהם בממשלה. אני שמעתי, הם אמרו: בלמנו את הסיפוח,

איזה בלמנו?

הגיע הזמן שכחול לבן יעשו סוף-סוף את הדבר הנכון, יצביעו לפי צו מצפונם, ואם

שאישרו לכם 8 מיליארד. כל הכסף הזה, למה הוא הולך בדיוק? משום שהיום התברר שאתם מקצצים בסובסידיות של מעונות היום לפעוטות ולילדות וילדים.

קיבלו את כל המענק שאתם אמרתם שיקבלו. אתם אמרתם שמגיע, קיבלתם בשביל זה עוד פעם ועוד פעם אישור

מימון התנחלויות ומימון כיבוש, וכל המערכת, והמנטליות הכלכלית,

החברתית, המדינית שלה, מנוהלות סביב אלמנט אחד ויחיד שקוראים לו

גם ללא גב כלכלי וללא גב בריאותי, וללא תוכנית יציאה, ובאי-ודאות, ומשלמים את המחיר המתמשך. לכן אין שום דבר מפתיע בהתנהלות של הממשלה במשבר

הם כנראה מצפים לחזרתך.

שר לא. יש להם רוח הקודש. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, עם ישראל התפלל ביום הכיפורים "אבינו מלכנו מנע

אבל הזעקה הגדולה קמה על זה שבמדינת ישראל יש סכנה לדמוקרטיה, ההפגנות. בסדר. אבל מדינה יהודית, מי יזעק על זה שמדינה יהודית לא תכננה כאשר היא ראתה כבר בחודש אוגוסט ואפילו ביולי שיש עלייה והמספרים מכפילים את עצמם, ויכלו בהחלט לעשות את הסגר, בשביל זה לקחו

מתוכנן כל הזמן.

היו 2,000 מאומתים,

ולך תדע כמה יהיו מחר,

ואני רואה שכל האופוזיציה, לפחות חלקה הגדול, כשעלתה לפה דיברה עוד פעם על הנושא של ההפגנות,

שאמרו קודמיי, גם הרב ליצמן וגם הרב אייכלר,

מגלה? רבע שעה דיון, עוד פעם, על אותם חרדים. דרך אגב, הם התכנסו יום לפני ההפגנה בבלפור, לא יום אחרי.

מענקים לעסקים, ולא רק מי שנפגע 40% מהמחזור שלהם, גם 25% מהמחזור שלהם?

החוק עכשיו בא לתת כסף לאותו חוק שהעברנו היום בצוהריים, ושמענו מחברי הכנסת מכל חלקי הבית בחודשים האחרונים: למה צריך לחכות להפסדים של

בבוקר וישאלו: מה עשיתם?

הרי ישבנו בוועדת כספים, לא הייתה הסתייגות אחת עניינית על הנושא הכספי, ההסתייגויות הענייניות שכבר הגיעו, הגיעו על דברים שכבר ניתנו,

לא היה מקום אחד שאני מכיר, בכל הארץ, ממטולה ועד אילת לא היו אנשים שלא יכלו להסתדר ולמצוא פתרון לתפילה

ולכן אני מדגיש שיש צורך לפחות ב-61 תומכים, גם בקריאה השנייה וגם בקריאה השלישית, כדי שהחוק יתקבל. אין כך ביחס להצבעה בעניין

בנוסף,

בעד, 23, נגד, 61, אין נמנעים. לפיכך, ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 10. הצבעה.

של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם לסעיף 1 לא נתקבלה. 23 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. לפיכך, ההסתייגות לא

נוכח אחמד טיבי, נגד יוסף טייב,

בעד דסטה גדי יברקן, בעד היבה יזבק, נגד עומר ינקלביץ' בעד משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן,

נוכח אוסאמה סעדי, נגד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר,

ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד טלי פלוסקוב, בעד אורלי

של חברי הכנסת שטרם הצביעו. אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח נפתלי

אלעזר שטרן,

אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת חברות וחברי הכנסת, האם נמצא במליאה חבר כנסת שטרם הצביע ומבקש

אם כן, בעד, 21, נגד, 60, אין נמנעים. לפיכך, ההסתייגות לא התקבלה. אני עובר להסתייגות מס' 12. הצבעה על ההסתייגות.

אחרי סעיף 1 לא נתקבלה. בעד, 22, נגד, 62. ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות (16) של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם אחרי סעיף 1 לא נתקבלה. 23 בעד, 62 נגד, אין נמנעים.

לפיכך אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 24. הצבעה.

של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם אחרי סעיף 1 לא נתקבלה. 22 בעד, 61 נגד, אין

נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות (29) של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם אחרי סעיף 1 לא נתקבלה.

ההסתייגות (41) של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם אחרי סעיף 1 לא נתקבלה.

ההסתייגות לא התקבלה.

בעד,

נגד, 63, אין נמנעים, ההסתייגות לא התקבלה.

כמו כן, הינני מתכבד להודיעכם,

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים

(תיקון מס' 15, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020,

ההכרזה על מצב חירום מיוחד תהיה למשך שבעה

הכנסת תהיה רשאית לבטל הכרזה זו באותו הליך

מיוחד, מותר יהיה לצאת מהבית לשם קבלת טיפול רפואי, לא רק טיפול רפואי חיוני, וכן כי ניתן יהיה לאפשר ביקור של אדם עם מוגבלות המצוי במסגרת חוץ-ביתית אצל

הכנסת,

מוטב מלכתחילה שלא היו מגישים אותו ושהממשלה לא הייתה מגישה אותו.

לא להכניס את החוק הזה לספר החוקים של מדינת ישראל.

הראשונה ואני חוזר עכשיו, לפני הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, שמדובר

חבר הכנסת יעקב אשר, ניהלנו וקיימנו דיונים בוועדת החוקה על חוק הקורונה הגדול. הוא מכיל סעיפים רבים

שנותן אפשרויות הן למשטרה והן לממשלה להציב ולקבוע תנאים להפגנות גם בתקופת הקורונה. אבל הממשלה הזאת והמשטרה אפילו לא ניסו להשתמש בסעיף 7(2), וישר באו

ג'בארין, עוד מעט יש הצעת חוק למס הכנסה שלילי,

אנחנו אמרנו,

לא בעסקים ולא באבטלה. אני מזכיר לכם שאחת מההסתייגויות העיקריות של הרשימה המשותפת, שחזרה כמעט בכל התוכניות הכלכליות, היא שלא נותנים לא אבטלה ולא תוכנית לעסקים קטנים

על חשבון מי? בצער רב אני אאשר לך עשר,

יואב, אני נותן לך חמש ממני. הלו, תירגע.

בניגוד למה שאומרים חברים בקואליציה,

האופוזיציה היא אחראית יותר מהממשלה, ויעידו על כך הדיונים: לפחות בוועדה שאני יושב בה, ועדת חוקה, איזה דיוני עומק יש על כל פסיק ועל כל תג שאינם בכלל קשורים לסיפור

מכולם, יואב, החרגנו ברית.

ואז בברית הלא-קדושה הזו הם רצים ומתרוצצים לילה שלם. ואנחנו, במהלך הדיון הזה, ממשיכים לשאול שאלות, ותופתעו, אפילו שאלות

מי ששאל את עצמו את השאלה: האם יכול להיות בראש המערכת הביצועית בן אדם שיש לו כתב אישום על שוחד?

כן, הוא יכול להתנהל,

שעה-שעה. את התפארת הזו, יום-יום, שעה-שעה, ובתפארת הזו שאנחנו נמצאים

בכובד ראש: באמת רעיון מצוין.

והיום, אחרי ההתלבטויות, ואחרי

ואחרי השאלות, ואחרי הוויכוחים, עברנו להצבעה. אז חברי כחול לבן פשוט הורידו את הראש למטה והרימו את היד

גברתי, חמש דקות תמימות לרשותך. היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על נתניהו.

אני מקווה שקולי יגיע אליו. אני רוצה לומר לו שיש

את הבריאות בארץ למצב כל כך ירוד, אתה זה שלמול הצוותים הרפואיים, שמגיע להם הטוב ביותר משום שהם הטובים ביותר בעולם, אתה זה שמנחה אותם עכשיו לקלוט עוד 1,500 חולים קשה, כשאתה יודע שאין את התשתיות ולא

יש לך קופסאות שחורות של תקציב של מיליארדים לא מפוקחים, לפני כמה דקות עבר פה חוק תקציב מדומה של מיליארדים ריקים שרק אתה קובע לאן הם

שאינו נמצא, וזה אומר שהוא לא עולה, מאיר כהן. מאיר כהן לא יעלה לדבר. יעלה חבר הכנסת עידן רול, למשך חמש דקות. בבקשה, חמש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני רוצה להקדיש את הזמן שלי לא כדי לתאר לכם שוב את האובססיה החולנית של נתניהו עם ההפגנות אלא לדבר על כל הדברים המאוד-מסוכנים

בעיניי איומה, אבל לפחות יש לו אג'נדה. דרך אגב, זה סימן טוב. שיש אג'נדה? לא, שהיא איומה. טוב, זה עניין של השקפה, אבל יש אג'נדה. וכחול לבן מסתובבים

וכאשר תבינו את זה, אולי יגיע הרגע שתוכלו לקבל אחריות על המעשים שלכם ואו להתפטר מהממשלה

להודות באמת ולהגיד שנוח לכם

שאנחנו לא מבינים את גודל השעה, אדוני השר, לא שאנחנו אטומים למגפה ולסכנותיה, אנחנו כן מלינים על אובדן הדרך שלכם. הצענו לתקן את החוק. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', הצעת לתקן את החוק ולפחות לאפשר

רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני חבר הכנסת מאיר כהן. לשאלתכם קודם, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וחברת הכנסת אורנה ברביבאי, עמדת על הדוכן למשך חמש דקות ו-25 שניות. והתחלת לעצור אותי מהדקה הרביעית. עמדת על הדוכן ודיברת במשך חמש דקות, אדוני, עצרת אותי מהדקה

אני אומר לך,

אני לא הבנתי את גודל המשבר עד ששמעתי את אותה אישה.

הרי יושבים כאן היום לא בגלל שנתניהו חושב

אבל החברה החרדית חייבת לשנות את תפיסת עולמה כך שתהיה משולבת ותהיה פרודוקטיבית בתוך החברה הישראלית, וביחד, חרדים, חילונים, ציונות דתית,

הפוקוס. הוא שהזרקור מופנה לכל המקומות הלא-נכונים. החוק שתעבירו היום הוא דבר אחד: הסחת דעת.

אבל הוא לא יותר מהקוסם מארץ עוץ, איש קטן שמתחבא

הכנסת, הוא לא רוצה שנדבר על ניצול של 4% בלבד מהמענק לעידוד תעסוקה, אותו מענק שאמור להחזיר צעירים בחזרה לשוק העבודה, הוא לא רוצה שנדבר על כך שיש פחות מרבע ניצול של הסיוע לעסקים

עינינו.

אני חוששת שנתרגל לסתימת פיות, להגבלת חירויות. אני חוששת שנתרגל לימי עוצר, למחסומים, לסגר. אני חוששת שנתרגל להנהגה

כל מה שיפגע באדונם.

לזכות בתואר יקיר בלפור.

נכון. לא תהיה לך שנייה אחת יותר. מיקי, אל,

אני אפסיק אותו בזמן

מה זה, כן, הדיקטטורה

אנחנו רק מדברים על זה,

הדמוקרטיה הישראלית קורסת אל מול עיניך, אך אני מאמינה שהפסיפס האנושי האיכותי שלנו חזק יותר מגחמותיו של איש אחד. לכן לא אוותר, תודה

אל תפחיד אותי. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה פשוט מנהל טרור במליאה.

נא לצאת מהאולם. אני אצא ואני אתלונן עליך בוועדת האתיקה.

המוחלשים ופירורי הדמוקרטיה על מזבח ההון הגדול והכיבוש, מפני החרבת העובדים והעסקים הקטנים לטובת קומץ של טייקונים שרק מתעשרים. בואו נאמר שהייתי

האופוזיציה, של סמכויותיה ותפקידיה כמפקחת על הממשלה.

לא בונים ביום. בונים מיתוס של מנהיג חזק, על-אדם

טפטפו אנשי הליכוד וירק ראש הממשלה בנאומיו לאומה. ואז ניסו לעצור את ההפגנות באמצעות עיריית ירושלים ופניות לבתי המשפט, בהפחדות, בהתנכלות ובאלימות. לאחר מכן האשימו את המפגינים בחוסר סולידריות, וביקשו מהם להימנע מהפגנות בשם הערבות ההדדית והדאגה לציבור. אותו אדם שהרס כל

ובזמן שאנחנו נלחמים אחד בשני, יש אחד שמדליק סיגר ולוגם שמפנייה ורודה, אולי תוך צפייה בקומדיית ריקלין או האזנה לפארסת

גם הפגיעות ביותר מבחינה רפואית כתוצאה משילוב של מחלות רקע, צפיפות, חוסר נגישות לשירותים רפואיים טובים, חוסר ביטחון תזונתי, הזנחה סביבתית וכיוצא באלה. אבל מהי בריאות הציבור ורווחתו אל מול טובת המנהיג העליון

ונשמור כתמיד על בריאותנו שלנו ועל בריאות הציבור כולו. אנחנו נמשיך, נמשיך, וגם ננצח את הרודן ואת משרתיו הנרצעים.

אני פונה לחבריי בסיעות החרדיות, ומזכיר לכם את

תודה רבה לך, אדוני. חברת הכנסת היבה יזבק, חמש דקות לרשותך. אפעיל את השעון ברגע שתגיעי לדוכן. את רוצה שאני אפעיל עכשיו?

שנבעו מהמדיניות המתמשכת של הממשלה כלפי הפלסטינים, בין אם הם אזרחי המדינה או תושבי הגדה

ההרג של אזרחים חפים מפשע שכל חטאם

זו התנצלות צינית חסרת כל משמעות וכל אחריות, בדיוק כמו ההתנצלות הפופוליסטית של ברק רגע לפני הבחירות בספטמבר 2019. אז אם מישהו מתכוון באמת להתנצל בפני החברה

בין מדינות ה-OECD במדדים של מתים, חולים קשה ומאומתים חדשים ביחס לאוכלוסייה. אם כך הוא המצב אחרי חצי שנה מהמגפה, אז מה עושה ממשלת הקורונה, שהוקמה לפני כארבעה חודשים? מה עושה ממשלת החירום? מערכת הבריאות קורסת, כי זו הזנחה

400,000 תלמידים לא יכולים ללמוד באופן סדיר בבתי הספר מאז חודש מרץ. בקצב הזה הם כבר בדרך אולי להפסיד שנת לימודים שלמה.

המצב הזה, במה הממשלה הזו

למחות מול הממשלה, כאשר זה בלתי נתפס שאותה הממשלה ואותו ראש ממשלה שהציבור מוחה נגדם הם אלה שעכשיו רוצים להטיל את ההגבלות הללו.

הבוקר ביישוב אל-בקיעה בנגב, בזמן שיש סגר כללי, או כך הוסבר לאנשים, נאמר

כי כל מי שהסתובב בשלושת הימים האחרונים בארץ יודע שזה סגר מדומה. בפועל אין

בפועל אין סגר. בתוך היישובים אנשים מסתובבים חופשי. אולי יש כמה עסקים שהמשטרה הודיעה להם לסגור,

אבל אדוני היושב-ראש, בשאר

הממשלה, בשלומיאליות ובחוסר מקצועיות, הובילה אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים. תודה, אדוני היושב-ראש.

למה הם איבדו את האמון? למה חברה שכולה צבא איבדה כל כך את האמון בממשלה? יש פה משהו שהוא לא הגיוני, ויש לזה כמה סיבות. הממשלה הזאת לא ראויה, האמת,

הציבור צודק בזה שהוא איבד את האמון שלו לגמרי, ויש לזה כמה סיבות טובות:

האנשים מאוד צודקים בזה שהם איבדו את האמון שלהם בהתנהלות הזאת של הממשלה. האזרחים בכלל ובעלי העסקים בפרט לא מאמינים שהם גם יפוצו על ידי הממשלה כאשר הממשלה אומרת: סגר.

להביא אותנו מפגרה, בתוך סגר, ולהשאיר אותנו עד השעה הזאת בלילה כדי לחוקק את החוק

מה הוא

רק שבכל ההופעות האלו הוא שכח להגיד מה הוא, כראש ממשלה,

והציבור אכן היה ממושמע.

הממשלה לא ממש ידעה מה צריך

המים,

שזה מגיע

ואי-אפשר לבשל אותנו. הפשיזם, שזוחל

אחמד ג'בארין,

עלאא' נסאר,

עמאד גנאים,

2000 ועד היום נורו למוות על ידי כוחות

יהיה רק בחברה הערבית. אם כבר כיפור, עד היום לשוטרים שרצחו אין דין ואין

גם לליבם (אומרת בערבית: לשכלם, לליבם ולמחשבתם) של הערבים. ומה

כמובן שנשים ואנשים יצאו להפגין ולהתנגד, וכדרכה של המשטרה ושל משמר

יום,

עליה א-רחמה, בן 17 במותו, מעראבה,

ונפטר באותו יום, עמאד גנאים, עליה א-רחמה, בן 25 במותו, מהיישוב סח'נין, נפגע מאש חיה בראש ונפטר באותו יום,

עליה א-רחמה, בן 21 במותו,

זה אלא כדי להגיד שצריך לקחת אחריות על

ואחריות זה לא לומר: מתנצלים, כמו שקרה בפעמים אחרות, לקחת אחריות זה אומר לפתוח בחקירה, אפילו לא ממלכתית,

נפגשנו שם עם כל העובדים, נפגשנו עם רוני גמזו, עם איתמר גרוטו, ושמענו על כל הבעיות. אחת הבעיות הראשונות שהציפו כששאלנו מה הבעיות, הבעיה הראשונה, מה הייתה, אדוני היושב-ראש? התקנות. מתברר שאף אחד לא מבין את

, שהביאו אותם לשדה התעופה לפגוש אותו.

ראש הממשלה מדבר כל כך הרבה על המשמעת ועל האחריות,

מפירים

אבל תלמידי ישיבות,

אותם תלמידי ישיבות, שאגב, לפי הנתונים מהערב, התחלואה שם הכי גבוהה, והם חוזרים לבתים הכי צפופים ולמשפחות הכי גדולות,

כשיש החלטות מן הסוג הזה,

אני חוזר ואומר: המשבר הזה הוא ניהולי. הממשלה כשלה בניהול. ראש הממשלה מנהל כושל, וכמנהל כושל הוא צריך להסיק מסקנות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת

להגדרה "שקרן" שם רע. שום נתון אמיתי לא הובא על ההדבקות בהפגנות, לא רק בישראל,

נוסף למיליון מובטלים שכבר כיום מדווחים מאז תחילת הקורונה.

הוא טעות,

הרפואה, ולא רק

ידיים, ואנחנו נמשיך להפגין, לא נרים ידיים, נאתגר את התקנות בבג"ץ, לא נפסיק להילחם, עד שנתניהו

ומכל צד יש בעיות, ואז מנסים להחזיק את

לעשות, היום אנחנו בעידן אחר, בעידן של

זאת אומרת, במגזר הכללי זה פי ארבעה יותר נמוך. כשאנחנו דיברנו על זה לפני כמה חודשים, לפני חודש,

איך את מעיזה, את אנטישמית, את לא, חבר'ה,

ואז אתם כבר לא תוכלו להגיד שזה מההפגנות, כי דווקא את זה אתם היום סוגרים,

האחריות כולה תהיה פשוט עליכם,

זה מה שחסר היום במדינת

בניגוד לכל ההבטחות כחול לבן נכנסו לממשלה,

בארבעת החודשים הם מנסים לתרץ את הנוכחות שלהם בממשלה הזאת.

ולא נעליים, שום דבר.

התחילו לחשוב, הינה, מה הבעיה לעשות קונצרטים בצפון תל אביב? אנשים הכי ממושמעים, שאומרים: אנחנו מוכנים לשבת בריחוק חברתי של חמישה מטרים אחד מהשני,

רק לשמוע את הקונצרט,

דיברו על כל מיני בתי עסק, דיברו על עורכי דין. מה הבעיה ששני

יעסקו,

חבר הכנסת אלכס קושניר. אחריו, חבר הכנסת

פורר. "אתה צריך כדור בראש", כך כתב עבריין רשת שפל לחבר סיעתי

העם, והיא גם מאמינה לו.

המנהיג העליון מסתיר ממנה שהסטודנטים אינם יכולים להתחיל את שנת הלימודים, כי אין להם

מה המשחק הלז / אמרה הממשלה, משחק יקר מפז. // אתם תהיו פושעים החל מיום מחר / ואנוכי אושיב אתכם במאסר.

הכול נעצר.

החזירו את כל מה שקנו, ואני צריך להחזיר את כל הכסף. ציטוט של מישהו

אז תעשו את העבודה שלכם, תדאגו לבעלי העסקים, תדאגו לעובדים ותפסיקו לשחק בתקנות חירום.

המשחק הזה שאתם משחקים לא מצחיק ואין בו שום חידוש, בזה אנחנו צודקים, יש לנו איזה חוש.

תודה רבה לך. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. אחרי שחברי סיעת ישראל ביתנו יצאו החוצה

של אזרחי ישראל,

מבחינת נתניהו, אין חשיבות לפרנסה של אזרחי ישראל, כלל וכלל לא, מבחינת נתניהו, אין שום חשיבות לסדרי הממשל הדמוקרטים במדינת

בעידן של חיסול הדמוקרטיה הישראלית למען בן אדם אחד מושחת

וכתוצר לוואי של ההשחתה הזו נקבל את חיסול הכלכלה הישראלית. אבל עם כל החוקים האלה, עם כל המגבלות ועם כל התקנות, אני

כן, בעזרת השוכן במרומים היא תהיה שנת ישועה, היא תהיה שנת שינוי מפליג, שנת תקווה,

תשפ"א וישועה, גימטרייה. אבל תנאי לכל זה הוא שבנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה,

רק כך נצליח להביא שינוי במדינת

ובכל זאת, אם כן נרצה להצביע על איזשהו רגע מכריע שכזה,

אני חושב שהלילה הזה כאן בכנסת הוא סוג כזה של רגע.

אנחנו כאן באמצע הלילה, חופשת החגים, סגר סביבנו,

אין תוכנית כלכלית, עסקים קורסים. אני לא

ברגע שנחצה הסף, ברגע שכאן הוסרה ההגבלה

כבר הערב ראינו כל מיני דוגמאות להתנהגות כזאת של שוטרים בכל מיני

ויגברו על הרוע והרשעות שיוצאת מהממשלה.

וברוח החגים האלה אני לא רוצה להיות כמו אלה שאומרים: עוויתי, פשעתי,

ולמוחרת עושים בדיוק אותו הדבר בלי שום נקיפות מצפון. אני לא מאלה, לא מרשימות אותי בכלל כל ההצגות האלה. אנחנו צריכים לתת דין

אם צריך היה להדגיש עד כמה הממשלה הזו פשוט כבר לא דמוקרטיה, אז לא מספיק שביום שבו היא מעבירה איסור הפגנות, ממש שבירה של הכלים הדמוקרטיים הכי בסיסיים

במדינת ישראל? איפה בשרשרת הפיקוד, החיול, הממשלה, הצבא,

איך כולם לא שמו לב? כולם, כל הדרך, לא שמו לב לשיבוש העמוק, לחושך הנורא הזה שנפל עליהם,

חברת הכנסת תמר זנדברג. תודה, אדוני. בימים האחרונים מרבים, ולא בכדי, להשוות בין הימים האלה לימים שלפני 47 שנים.

אין, לא היה דבר

ממשלת יום הכיפורים ההיא הייתה אשמה במחדל

דבר לא נעשה בשביל לחזק את הכלכלה הישראלית. החלטת

שקיבלתם עכשיו היא מההחלטות המיותרות והמטורפות בתולדות המדינה הזו, שבה סוגרים מגזר עסקי שלם שיכול לעמוד ויכול לעבוד בתנאים של תו סגול. אין בו הדבקות, אין בו מחלות, וסוגרים אותו לחלוטין. חוסר המנהיגות

כיפור תשפ"א, יממה לפני יום הכיפורים ויממה אחרי יום הכיפורים, כנסת ישראל התכנסה בשביל איזה תיקון בסעיף קטן שלא רק שיהיה אפשר לעשות תקנות על

בעיני מישהו, בריאותית,

יש כאן מישהו שסומך על זה שאנחנו לא נתכנס בעוד חודש או חודשיים או שבוע או שבועיים או כמה חודשים כדי לדחות רק בקצת את

ומדינת ישראל מתמודדת עם משבר חסר תקדים בתולדותיה. זה השורש, זה הלב,

האמון, של משבר האמון הכל-כך חריף הזה. ולכן אנשים מסתכלים עלינו ולא יודעים מה הם רואים. לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם. לא מבינים מה קורה פה. בגלל שאף אזרח במדינת ישראל לא יכול לסמוך על

ממשלה הנאשם בפלילים,

מרמה והפרת אמונים, העבירות שיש עימן קלון. היה ניתן לעשות זאת אחרת. במקום

לסגר כללי, הייתי אומר, ולרסק את הכלכלה, היה אפשר לעשות את זה אחרת.

שוחד והפרת אמונים.

ההפגנות בבלפור מפריעות לו. כאשר חברי לסיעה יואב סגלוביץ' הציע באחת

מחאה, שהיא נשמת אפה של מדינה דמוקרטית.

לא תצליחו להביא אותנו לאזור השפל הזה, למרות שאתם מנסים, למרות שראש הממשלה מוביל אותנו לשם וכל

הכותרת לא הפכה להיות: מדינת ישראל נגד הנאשם בנימין נתניהו,

עלו חשדות, ועוד בתחילת חקירה, וטענת שהוא צריך לפנות את כיסאו. מה שנכון כלפי האחרים, אדוני ראש הממשלה

מרמה והפרת אמונים. אמרתם שאתם נכנסים מתחת לאלונקה. יש לי חדשות בשבילכם: על האלונקה אתם שוכבים,

כמעט כל נבחר ציבור מגיע לשעת מבחן שבה הוא עומד ומחליט אם הוא פועל לפי הכללים המקובלים במערכת הפוליטית וההסכמים הקואליציוניים, או שהוא בוחר לקחת צעד שעלול לגבות ממנו מחיר ברמה האישית אבל חשוב

בבקשה, עד חמש דקות, אדוני. אם צו מצפונך אומר להגדיל את התחלואה ולהמשיך לפגוע באמון הציבור,

די. די. די. תודה רבה לכם.

כאשר אני וחבריי היינו במסגד אל-אקצא, ואריאל שרון, מוקף במאות שוטרי מג"ב נכנסו, פרצו לרחבת מסגד אל-אקצא. מה זה פרצו, מה זה פרצו? פרצו למקום לא להם.

ירי בכל מקום במולדת הזאת, משני עברי הקו הירוק. המתאבדים שהידים? וצלפים,

אדוני היושב-ראש, אתה לא, ואם תקשיב,

אחמד סיאם, מוחמד ג'אברין, עומר עכאווי ורחמה עלא רוח שוהדא. אלה השמות של 13 אזרחים שהפגינו בגליל ובמשולש, מתוך כעס, התקוממות על גזענות, על כיבוש, על פגיעה בסמל דתי ולאומי, מסגד אל-אקצא.

אני מרכין ראש, תזכיר גם את זה.

על ידי צלפים, פושעים ופושעי מלחמה, תודה רבה. אותם ואת אחיהם בכל

אחר כך זה הגיע עם שינוי, שימוש בתקנות החירום הקיימות על אזרחי ישראל בשביל להגביל עוד ועוד את החופש ואת החירות של כל אחד מאזרחי ישראל, כל אחת ואחד מאזרחי ישראל.

והינה החוק היום בא ואומר: כל עוד יש סגר אין הפגנות.

כל קליפה שהוסרה בהיסטוריה האנושית, תמיד באה עם איזשהו הסבר למה זה חשוב

הסגר הזה הוא הוכחה לכישלון הממשלה בניהול הקורונה. החוק הזה הוא קליפה נוספת, ברורה ובלתי נסתרת, בהרס הדמוקרטיה במדינת ישראל. תודה רבה. תודה. חבר הכנסת

מאותה אחת שהתגלה קלונה ברבים,

ועומדת כאן ואומרת לנו: צו

וגם מחר תמשיכו להדהד

המסרים השקרי הזה שלכם, כדאי שתדעו: יש תוכניות שפועלות כבר חודשים,

קטן עלינו. חבריי חברי הכנסת, אני הצגתי את החוק בתחילת דבריי. אנחנו נמצאים בתקופה שבה בעולם שלם,

המדינות

דיאגנוזות מדהימות. הבעיה: זה מחזיק מעמד שלושה ימים. אם אני מוציא את כל ההקלטות של מה שנאמר, לגבי החלטות בממשלה. הכול, גם בממשלה יש אפידמיולוגים גדולים. לא, אני אומר, זה מחזיק

אפילו פעם אחת

במיוחד לא מספסלי האופוזיציה, שאני מכבד אותם, לא שמעתי ביקורת אחת למה פתחו מהר מדי את